אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף שינויים בתקציב. אני עובר לפנייה מספר 424 עד 425

מי מסביר את הפנייה הזאת? אני מאגף

צוות שעבד על המשימה הגדיר ומיפה את כל הצרכים הביטחוניים שיש לרשויות המקומיות. נכתבה עבודה מסודרת בנושא. היועץ המשפטי של המשרד התנה את החלוקה של התקציב בנוהל מסודר

כיום מה שמתנהל הוא הקצאה על פי קריטריונים, שמכילים את אוכלוסיית הרשות, המצב הסוציו-אקונומי של הרשות, קרבתה לקו הירוק ורמת האיום והנגישות כפי שמדווח אלינו מפיקוד מרכז. לאחר שנקבעת ההקצאה עבור הרשויות, הגזברים חותמים על הצהרה, בהתאם לנוהל שאנחנו פרסמנו. ההצהרה של הגזבר קובעת שהעלות - - - באנו להצביע. על מה באתם להצביע?

בסוף לא עשית לי ישיבה על משרד הפנים. אני עושה.

מה שמופיע בסדר היום. זה יהיה ביום שני הקרוב. על מה באתם להצביע?

ככה באים להצביע. לא כתוב בתקנון שכאשר מצביעים צריך לדעת על מה. למה, את מצביעה בכל ההצבעות לפי מה שאת רוצה? כאשר יושב-ראש האופוזיציה נותן לך הוראה, את

ואחר כך מגיעים לוועדה ומצביעים סתם.

סיון להבי, תשלים בבקשה את ההסבר. דוד ביטן, הוא מסביר. אני אומר לך את האמת, בפעם הבאה שתהיי איתי אגיד לך: עצרי. אגיד את הנאום שלך ואחר כך את תגידי את הנאום שלי,

הרי את חוזרת על אותו דבר כל הזמן. אני חוזרת על האמת. שאלתי אותך אם אתה יודע על מה אתה מצביע.

לא אגיד את הנאום שלך.

קודם כול, הוא עוד לא הצביע.

אני מניח שאת דואגת להשכלתם של חברי הכנסת.

אני בונה וסומך על יושב-ראש הוועדה, אחי ורעי, איש מרצ בתחפושת. די כבר.

אתם הולכים עם מרצ. אני בחיים לא הלכתי עם השמאל. אתם הלכתם.

אגיד לך מה זה. נבחן את ההיסטוריה שלכם. אני הלכתי עם השמאל בזה ש- - - הלכתם עם השמאל והלכתם עם יאיר לפיד והלכתם עם כולם.

אני הלכתי אתכם, כמו איזה עגל. משה, עשינו שגיאות בעבר.

נאמר: מודה ועוזב ירוחם. סתיו, אגיד שאני תומך בך בפריימריז ואז כל הקולות ירדו לך, שימי לב שנעשה לך את זה ... אני עלולה להחזיר. נצלם את הסרטון.

תשלים את דבריך. הבנו את העיקרון. אשלים, ברשותך, את ההסבר. בטרם העברת התקציב לרשויות המקומיות גזבר הרשות חותם שהתקציב שהוא מקבל בעבור המענק הביטחוני הוא נמוך מן ההוצאות שהיו לו, בהתאם לרשימת קריטריונים, ושלא היה כפל תמיכות.

היה לו בסיס מ היכן זה מגיע. מהרזרבה להתייקרויות.

מבקשת לשאול שאלה. לחקלאות אין כסף. זה בהתאם להחלטת ממשלה. לא היה לו בסיס. מהיכן הוא הגיע? זה תוספת אוצרית שקיבלנו.

סיון,

זה הגיע ממשרד החקלאות. משרד החקלאות אחראי עכשיו על מענקים ביטחוניים? בשבוע שעבר גילינו שכסף ממשרד החקלאות הלך לבניית מרכז באלקנה. היום משרד החקלאות תורם גם למענקים ביטחוניים. כסף לחקלאות כבר אין, ממש לחקלאים שעושים התיישבות וחקלאות ישראלית,

מענקים ליו"ש יש. רק שנבין. רק שנייה.

פרשנות נגיד תיכף. אבל מהיכן הכסף? זה עוד לא השאלה ששאלתי. בעוד דקה נחזור עם תשובה.

מה השאלה הנוספת?

זה משרד החקלאות, כתוב.

הם יחזרו עם תשובה.

מה השאלה הנוספת?

ב-2014 הגיעו לכאן פקידים ממשרד האוצר. אז התברכנו בנוכחותו של גפני באופוזיציה. הגיעו לכאן נציגים של משרד האוצר ואמרו שמעבירים מענקים ביטחוניים ליו"ש. גילינו, וזה נחשף אחר כך בתקשורת, שהכסף הזה עבר בכלל למועצת יש"ע. זה הופיע בדוח מבקר המדינה, הוא קרא לזה "העברה סיבובית". דרך מועצת יש"ע הכסף עבר לתעמולה ופרסום לצורכי המאבקים של מועצת יש"ע, דרך הרשויות המקומיות. כל ההעברה הזאת הייתה בלתי חוקית בעליל. לרשויות אסור היה להעביר כסף למועצת יש"ע, זה לא היה אמור - - - גפני, אני חושב שהתקנון לא מאפשר לעשות קמפיין פריימריז במהלך הישיבה. הדבר הזה נמצא בדוח מבקר המדינה שפורסם בשנה שעברה.

פקידי משרד האוצר קראו לזה "מענקים ביטחוניים". איך אנחנו מוודאים שהפעם זה כסף שמיועד באמת לביטחון ולא לתעמולה פוליטית של מועצת יש"ע? אני חוזר ומדגיש שגזבר הרשות חותם ומתחייב שהתקציב שמופנה אליו נמוך מן ההוצאות הביטחוניות שהיו לו. הוא מקבל שיפוי על ההוצאות שהוא כבר הוציא בעבור שירותים ביטחוניים. זה המכתב שאני שלחתי בגין ההעברה. זה לא השאלה ששאלתי. שאלתי מה עשיתם בעקבות דוח מבקר המדינה משנת 2018, מהשנה, שהעברתם את הדבר הזה. עשינו תהליך מוסדר בחסות משרד המשפטים, עם היועץ המשפטי של המשרד. הוא קובע את הנוהל להעברת הכספים,

שמחויבת לפעול על פי כל דין בהתאם לסמכויות הרשות המקומית. זה לדקלם את החוק. האם עמותת מועצת יש"ע החזירה את הכסף שהיא גנבה דרך הרשויות המקומיות באותה העברה תקציבית? היו שם 49 מיליון שקלים בכל שנה במשך חמש שנים. האם עמותת מועצת יש"ע החזירה את הכספים האלה? אלה כספים של מענקים ביטחוניים לכאורה ביהודה ושומרון. גם מי שתומך פה בהתנחלויות צריך לדרוש שהכסף הזה יעבור לתושבים ולא לעמותה פרטית. האם מועצת יש"ע החזירה את הכסף? זו שאלה פשוטה: החזירה את הכסף או לא החזירה את הכסף? אשמח לענות לגברתי על כל שאלה שקשורה לתחום האחריות שלי. האם מועצת יש"ע בזמנו החזירה את הכסף? עם כל הכבוד, זה לא מה שעומד פה עכשיו.

תשאלי אותו שאלות מקצועיות, הוא יענה לך. מאשרים את אותה העברה שבזמנו מבקר המדינה כתב שהייתה לא מוסדרת. בסדר, הבנתי את השאלה. מה זה סעיף 33 חקלאות? לְמה הוא מיועד? ממה הורד הכסף מחקלאות? מה לא כל כך חשוב בסעיף הזה? זה לא תקציב שהיה מיועד לחקלאים. אז למה זה במשרד החקלאות? זה תקציב שהיה מיועד לכספים קואליציוניים,

של מפלגת הבית היהודי. קודם כול, אם תקציב היה מיועד לכספים קואליציוניים צריך לציין את זה.

למה אתם כותבים "חקלאות"? אתם מרמים אותנו? לא, זה פרויקטים. התקציב היה שמור לזה במשרד החקלאות ועל כן הוא עובר ממשרד החקלאות לנושא הזה. איפה זה מופיע בהסכמים הקואליציוניים, 28 מיליון שקל להסכמים קואליציוניים במשרד החקלאות? אני מבקשת מן הייעוץ המשפטי לוועדה. אם יש פה כסף קואליציוני, כפי שטען כרגע אורי דביר, הוא היה אמור להופיע או בהסכמים הקואליציוניים או בהסכמים הפוליטיים. כרגע גילינו שהופיע במשרד החקלאות יש מאין כסף קואליציוני. אני מבקשת לעצור את ההעברה הזאת ולקבל על זה ייעוץ משפטי.

נכנסתי רק עכשיו לדיון ולא שמעתי מה אמר סיון להבי. אמר עכשיו נציג אגף התקציבים אורי דביר, בעל השם היפה מאוד - - - שלומית, שאלתי מהיכן הכסף. בהתחלה הוא אמר: רזרבה אוצרית. יש חלק וחלק. הפניתי את תשומת ליבו שכתוב "משרד החקלאות סעיף 33". שאלתי מה הוא סעיף 33 במשרד החקלאות. הוא אמר: כספים קואליציוניים. למה מכסים את זה? מה הכביסה המלוכלכת? יש פה קיצוץ של 28 מיליון שקל. מה התשובה? סיון, תגידו אתם שניכם מה התשובה. יש פה כספים קואליציוניים שלא מופיעים?

פועלים לפי החלטת הממשלה. זה שאלה אוצרית. אני מבקשת שהייעוץ המשפטי ישיב תשובה. מה זאת אומרת קואליציה, החלטת ממשלה? המקור הוא תוספת אוצרית. אחמד טיבי, אין מה לעשות, הם שיקרו לי, פשוט שיקרו. אתה מעניש אותם. הם שיקרו לך. נו, מה לעשות? יש ישיבה עכשיו.

מצביעים היום?

על ההעברה. אתה לא יכול להצביע על ההעברה הזאת בגלל שצריך השלמות. אפשר להצביע על ההעברה הזאת רק ביום ראשון.

זה הגיע אתמול, הנושא של הבריאות. תיכף אגיד. זה יעלה לדיון ביום ראשון. למרות שליצמן מתנגד זה עולה ביום ראשון? הם כנראה הולכים להסתדר. אבל גם טכנית אני לא יכול להביא את זה. מה, הם יסתדרו בשבת?

בואו נסיים קודם את זה. אתה צודק, אני אתנגד. אם לא תהיה חוות דעת - - - אני מבקשת חוות דעת משפטית. תשובה. לא הצלחתי עדיין להבין מה אמר סיון להבי. תוכל לחזור בצורה ברורה מה ההיבטים הכלכליים? גפני, רק אל תגידו שזה הפתעות. אם עד יום ראשון לא יהיו על הפנייה הזאת של הבריאות גם חוות דעת של אסי מסינג,

גם של איל ינון - - - אני מבקש לפנות את ראש מועצת יש"ע כדי שחבר הכנסת זחאלקה יוכל לשבת, מי שדומה לראש מועצת יש"ע. את סמוטריץ אני לא יכול להזיז. רבותי, מה ההתרגשות היום?

להפסיק. באמת, מה זה פה?

אני מודיע שאני הולך להצביע על ההעברה הזאת. אני מבקש מהיועצת המשפטית, על השאלות שעלו פה אנחנו הולכים להצביע עכשיו. גפני, אסור להצביע עכשיו.

אסור.

בינתיים אני רוצה להגיד לכם, אני מבקש נמצאת פה היועצת המשפטית

אם אכן הוא יאושר כאן בוועדה אנחנו מבקשים שהיועץ המשפטי לכנסת - - - בכל מקרה,

התקציב לה אושר בהחלטת ממשלה.

28 מיליון שקל? נכתב שיש הסכם קואליציוני במשרד החקלאות על 28 מיליון שקל? שמאוחסנים שם 28 מיליון שקל? רק שיהיה ברור: לא תהיה כאן בוועדה, בלי נדר, אף העברה, גם בקדנציה הבאה, שלא תקבל חוות דעת של איל ינון. בסדר גמור. אתם תגייסו עוד כוח אדם בלשכה המשפטית כדי שתוכלו לנמק כל העברה. גפני, אתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה.

הם מחסלים את החקלאות הישראלית לטובת ההתנחלויות. וואלה, ממש מעניינת אותך החקלאות ... תגידי לי, סתיו, יצאת פעם מגבולות תל אביב? זה בדיוק כמו - - - כל הכספים הקואליציוניים מועברים דרך משרד החקלאות.

יצאת פעם מגבולות תל אביב? אתם פוגעים בחקלאות בישראל בגלל מה שאתם עושים

בסדר, אבל מספיק, הבנו. אני לא רוצה לשמוע יותר.

שלומית ארליך מנסה לדבר ואתם מפריעים כל הזמן. את מנהלת שם דיונים. בבקשה, שלומית. התחלתי לומר, מכיוון שהייתה פנייה לגבי העברה דומה ליועץ המשפטי, ואמרנו שאנחנו בוחנים את הדברים לגבי ההעברה הזאת, מבחינה פרוצדורלית היא עמדה בתנאים הפרוצדורליים. מבחינתי ההעברה הזאת יכולה להיות מאושרת.

מבחינתנו אפשר להעביר אותה. אבל לא קיבלנו חוות דעת על ההעברה הקודמת. אבל היא תעוכב עד שאנחנו נסיים את הבחינה לגבי ההעברה הקודמת. עד יום ראשון. עד סוף השבוע. מי בעד ההעברות האלה?

רגע, נתת לנו חמש דקות להתייעצות סיעתית. נצביע על ההעברות האלה בשעה 10:41. איזה הסכם יש בין גפני לבין - - -? למה אתה מאפשר את הדברים האלה? למה אני מאפשר?

שאלות שאשאל אותך למה את מאפשרת.

אני אישרתי פה העברה תקציבית? אני לא מבינה את הדמיון לסוגיה שהעליתי.

מה זה משנה?

אני חבר בקואליציה ואני עושה את הדברים שצריך לעשות.

את יודעת את

גפני,

מה הבעיה להעביר ולהצביע על הרביזיה?

וכפי ששלומית אמרה, להשאיר את הכסף עד לחוות הדעת של היועץ המשפטי. מה הבעיה?

אני לא יכול להצביע על הרביזיה. אתה יכול להצביע, וכפי שהיועצת המשפטית עכשיו עשתה להקפיא את העברת הכסף עד שהיועץ המשפטי לכנסת ייתן אישור. זה הכול. אני לא רוצה להעביר

שלומית ארליך לא בטוחה שתהיה חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת היום.

נצביע וזהו.

יש לי שאלה למשרד הפנים. אפשר?

אני יכול לשאול את סיון להבי

את יכולה.

כשנכנסו לכאן הנציגים אורי דביר וסיון להבי, בתחילת הדרך הם לא ידעו מאיפה יוצאת ההעברה. כאשר אנחנו ציינו שהיא יוצאת ממשרד החקלאות נמסר שזה היה כסף קואליציוני. אנחנו לא ראינו פה את הסכום הראשון של ההסכם הקואליציוני, לא ראינו אחר כך את ההחלטה להפר את ההסכם. הכול פה הצגה. אני "נגד" ההעברות האלה, הם יודעים לבדוק כל דבר.

תסיימי את השאלה. אני לא מרשה לענות. גם לבצלאל אני לא רוצה שיענו בגלל שאמרתי מיד: יש פה העברות שהביא אגף התקציבים, 60 העברות שאנחנו צריכים לאשר. איך הן יתבצעו? היה פה אתמול כסף שהיה מיועד לחינוך החרדי. איך זה יתבצע? מורות לא יקבלו משכורת. שאלת על זה? אני שאלתי.

הייתי כאן לידך ואתה שאלת. אם לא היית שואל, אני הייתי שואל. טוב, מספיק, גמרנו. אני מבקשת שנראה את זה בפרוטוקול. בתחילת הדיון נמסר מידע שונה מן המידע שנמסר בהמשכו ומן המידע שנמסר אחרי ששאלנו שאלות. אם יש הסכם קואליציוני, וזה לא רק בסוגיה של נתיב האבות, הוא אמור להיחשף בפני חברי הכנסת. אם היה הסכם והוא בוטל מסיבה מסוימת גם זה אמור להיחשף, ואם חוּדש ההסכם גם את זה אנחנו אמורים להכיר. זה לא אמור לעבור ללא תיעוד.

ממה שאני מבינה פה,

שמדובר ב - - - יישום של החלטת הממשלה. אבל אמרת קודם: הסכם קואליציוני. אתה חוזר בך?

אפשר לקבל תשובה אחת קונקרטית? תגידו חד-משמעית אם זה הסכמים קואליציוניים, כן או לא. שיגידו אם זה הסכמים קואליציוניים, זה הכול. אתם לא עובדים בשביל הקואליציה.

מה שאמרנו. מה הם אמרו? לא הבנתי כלום. - - - סתיו, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני לא מסכים לזה.

בסדר, יש יועץ משפטי. שיגיד לפרוטוקול שזה לא הסכם קואליציוני. הוא אמר. הוא ענה. הוא אמר שני דברים שונים. אתמול היה דיון לגבי בתי החולים הנצרתיים שהעלה חבר הכנסת טיבי, ולגבי שערי צדק. בסוף הדיון ביקשתי שוודים פרלמן יבוא לכאן. הייתה העברה של משרד הבריאות, פנייה מספר 275. הבנו שהכסף שעליו דובר, שזה בין 28 32 מיליון ש"ח לבית החולים הסקוטי על שערי צדק הוא אמר את מה שאמר, הצבענו כולנו פה אחד,

על פי בקשתו של חבר הכנסת טיבי. פתאום התברר לנו שעבדו עלינו. פתאום התברר שהכסף הזה שעליו מדובר הוא בכלל בפנייה אחרת שהגיעה רק אתמול בלילה, ושהפנייה הזאת שנויה במחלוקת בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות. הפנייה הזאת יכולה לעלות רק ביום ראשון. או מחר. או מחר. מחר היא לא יכולה לעלות כי צריך 48 שעות כדי להפיץ את זה לוועדה. אתמול בלילה זה עוד לא הופץ לנו. חסרות השלמות. זה לבית חולים. מה זה קשור? אנחנו עובדים על פי התקנון, וחוות הדעת של איל ינון - - - בצלאל, לא נפעל שלא על פי התקנון. טיבי דורש ואז הכסף עובר? שוויון, מבחן תמיכה. אתה מתנגד להעברות לבתי חולים? אני לא מתנגד. אני רק רוצה שאיל ינון יגיד שזה בסדר. אפשר להשלים פה את הדיבורים. אחמד טיבי אתה יודע מה,

אתה יכול בשמי. אנחנו לא יכולים להיכנס אל תוך מערבולת כזאת, שטכנית אי אפשר. אין סיכום זה בכלל דבר שהוא נורא ואיום בגלל שכל מערכת הבריאות תיפגע. דיברתי לפני תחילת הישיבה ונאמר לי שהם עומדים להגיע לפתרון. נוצר ויכוח אני לא רוצה להיכנס לפרטים.

מתחייבים להעביר 4 מיליון שקל. לא מדובר על בית החולים בנצרת.

הא, באופן כללי, מלחמת יהודים. אנחנו לא לומדים מהם ...

שישלמו לי לבתי חולים, אני אחיה, אוכל חינם. די, בצלאל, מספיק. אומר מי שהוא האבא של אוכלי החינם, המתנחלים. - - - ואז אני מעריך, לפי מה ששמעתי ולפי מה שדיברתי בשיחת טלפון, הנושא הזה עומד להיפתר עד יום ראשון. ההצבעה תהיה ביום ראשון. על פי התקנון. על פי התקנון היא תהיה ביום ראשון. ביום ראשון יש ישיבת ועדה?

בשעה 10. ומתי תהיה הרביזיה? ואז נצביע גם על זה. אני מביע את מורת רוחי

שהצבענו אתמול והיינו בטוחים - - - איך הצליחו לעבוד עליך? כל ההילה שלך תיפגע. הצליחו לעבוד על כולנו.

נגיע למטרה ביום ראשון ונעביר את זה. עד יום ראשון הכסף עובר. אנחנו עדיין לפני 1 בינואר. 1 בינואר הוא ביום שלישי. אעשה ישיבה ביום ראשון כדי להעביר גם את הכסף של המתנחלים. אמרנו מחר. אם מחר אז מחר. מה עם הכסף של בתי חולים, של בתי ספר - - -? רבותי, אני רק רוצה להוציא מליבם של בצלאלים, שבשעה שאני אומר שאני הולך להעביר את זה באים ואומרים לי פה מאחורי הגב: הוא לא רוצה להעביר את זה. בושה. אתה יודע מצוין שמשרד הפנים צריך זמן להעביר את זה הלאה, אחרת זה ייתקע. אתה לא יכול להעביר את זה ב-31 בדצמבר. בצלאל, מה אתה רוצה שאני אעשה? תעביר את זה בזמן, כפי שאתה מעביר דברים שחשובים לך. באמת יושבים פה אנשים זה נראה לכם נורמלי?

בצלאל, לא קיבלת מספיק כסף עם הגרעינים התורניים? לא קיבלת מספיק? תמשיך גם להשמיץ. היועצת המשפטית של הוועדה יכולה להסביר איזה כסף עובר לבתי החולים בנצרת?

אני מבקש, תיכף נראה אם נספיק לדבר על מפעל ישראמרין, אבל לגבי תקנות מס רכוש, זה הסעיף האחרון. אה, יש עוד פנייה, נכון. פנייה ועודף. תיכף נראה מה אני מספיק

חשובה מאוד של משרד הביטחון. אך יש פה עדיין חסר בעניין של השלמות. אין להם חסר. זה רק הימים. נכון, חסר ימים. אם חברי הוועדה מסכימים להצביע על זה טוב. אם לא מסכימים אלך על פי הנוהל. זה 1.5 מיליארד שקל. הפנייה הופצה בין החברים. היית בוועדת משנה ואתה יודע? לא בוועדת משנה. אני יודע שמדובר על פנייה מאוד מאוד חשובה. דיבר איתי מנכ"ל משרד הביטחון. הביאו את הפרטים.

יש פה כסף שיוצא מביטוח לאומי. אפשר להסביר? לא, אי אפשר להסביר. אם את לא רוצה אז לא. קיצוץ של 12 מיליון שקל. אבל זה תמיד נעשה. תמיד אנחנו שואלים על הקיצוץ. אנחנו לא שואלים מה עושה משרד הביטחון. אז זה יעבור ליום ראשון. אפשר להביא את זה מחר. אף אחד פה לא יכול להשיב על זה, על הקיצוץ בביטוח הלאומי של 12 מיליון שקל? אבל זה נעשה תמיד בפניות האלה. אנחנו סומכים עליך שמשרד הביטחון צריך את זה. נעשים תמיד דברים גרועים, אז אי אפשר לתקן אותם פעם

אם ישיבו לסתיו, נוכל להצביע בעד. יש גם את יום ראשון. לא נספיק. היושב-ראש, יש גם את פנייה העודף.

שאלות ושאלתי. אדוני היושב-ראש, פניית העודפים לא תעלה? לא, אני לא מספיק. בשעה 11 אני צריך לסיים. יש לנו עוד 5 דקות. יש פה עוד דברים, על הפיצויים לעוטף עזה.

נעולה.

ננעלה

10:55.